אני פותחת את ישיבת הוועדה למעקב בנושא תקנות מכשירים רפואיים מיוחדים.

הוועדה באמת יושבת על המדוכה של מעקב בנושא תקנות מכשירים רפואיים מיוחדים ובכלל.

אנחנו רוצים להביא את התקנות כמה שיותר מהר.

עם זאת, אנחנו לא נוותר כדי לראות באמת מה היו השיקולים בהתקנת אותן תקנות.

האם זו התייחסות לקהילה.

גם לקופה שלנו יגיע רישיון.

גם בבתי חולים וגם בקהילה. כן, צריך לומר את האמת. בסופו של דבר, יש אישורים לאותן תקנות של מכשירים

כל פעולה שמתבצעת על ידי המכשיר הזה,

שאתם צריכים לשלם אחר כך לבתי חולים.

רק אני אומר - זה משהו שמגדיל את ההתחשבנות בינינו לבין בתי החולים, וזה צריך להיות מתוקצב.

אז

אנחנו נאשר שם את היחס לנפש כדי שבאמת זה גם יהיה מאושר רשמית.

גם בצירים הרשמיים בסוף הכל יקרה. הבנתי. אבל לא במקום

אני צריכה לבדוק. אני אבדוק, היו עדכונים בנושא הזה.

הדיונים נידונים בדיוני התקציב וגם נידונו בדיוני התקציב האחרונים והם ממשיכים

שוב, תעדוף משרד הבריאות בהקצאת המכשירים. אבל אולי קרולין תוכל להרחיב.

רישיון זה כמובן לא דבר שאנחנו תומכים

כמובן שכשאנחנו מקצים את הרשיונות למכשירים הרפואיים המיוחדים אנחנו לוקחים בחשבון המון שיקולים - כמו פריפריה,

גם מבחינת אזור וצרכים לאומיים ולפי זה גם מחלקים את הרשיונות למכשירים. בכל המכשירים, לא משנה באיזה מכשיר רפואי מיוחד

הכללית חרטה את הנושא על דגלה. אנחנו מיוצגים בפריפריה על ידי בתי החולים שלנו, וכמובן אנחנו מספקים שירותים לכ-54% מהאוכלוסיה ומבטחים אותה.

ניכר מהמבוטחים שלנו בפריפריה ואנחנו מעוניינים שתהיה להם זמינות, ואנחנו מעוניינים שאורכי התורים יירדו. הנושא הזה הוא נושא שעל סדר היום כבר זמן רב, מבקר המדינה העיר עליו כבר לפני שנים.

היה בהרבה בתי חולים שלא היה להם MRI. שברתי את זה. הלכתי בכוח ממש עם האוצר, ואני לבד הבאתי 3 מיליון שקל על כל MRI,

בנהריה. במקומות אחרים יש אחד או אפילו לדעתי יש יותר. לכן הדיון צריך להיות למה להגביל לפי כמות אזרחים. אלה

ואתה יכול להגיד לנו מהניסיון שלך, שככל שמגדילים את כמות המכשור הרפואי אז ההוצאה לבריאות גדלה.

איך אנחנו יודעים מבחינת זמינות השירותים

אין איזה מקום אחד שהוא מתכלל. כל בן אדם מוכן ללכת בכל שעה, בכל

זה קצת לא הגיוני להזמין אנשים בחמש לפנות בוקר.

היא אמא לילד בן חמש, שהוא מחלים מסרטן.

הארץ. להתייחסות לחבר הכנסת ליצמן לגבי הנושא של הנדירות של האירועים האלה, אז לצערנו הרב כמות הילדים שחולים בסרטן רק עולה משנה

הוא היה בצום במשך שמונה שעות, לא הפסיק לצרוח. בואו, גם עיכבו להם את התור. לקחתי החלטה לתת לו קצת לאכול.

ועל כך מורים דבריו של חבר הכנסת ליצמן - אנחנו נמצאים בתחתית הטבלה. אז לא יכול להיות מצב שהתקנות החדשות מקצות מכשירים במקום מכשירים קיימים. משרד הבריאות מבקש מאיתנו להשבית מספר מכשירים כי בתי החולים קיבלו רישיון. כתוצאה מזה, מספר המכשירים לא גדל, הוא נשאר אותו דבר. ועוד פעם: מדובר במכשירים פועלים. מתן רישיון זו רק תחילת התהליך.

אבל אתם יכולים לקחת את ה-MRI, למשל אמרת לכרמיאל, שמחכים 60 יום, לעשות את זה שם. לא צריך לעשות את זה איפה שיש בתי חולים. אז את זה משרד הבריאות צריך. חבר הכנסת ליצמן, אתה מכיר אותי היטב, ואני אומר עוד פעם: מכשירי MRI הם ניידים. סידור עבודה של הניידת הצפונית זה קריון, כרמיאל, קרית שמונה, נצרת. הניידת הצפונית הנוספת - העמק, אור עקיבא. הבעיה, אדוני, תן לי להסביר לך את הבעיה. אני מכיר את הבעיה. הבעיה שבבתי החולים יש MRI. אז כל חברי קופת חולים כללית, אם זה על יד בית חולים - אתם לא נותנים להם MRI בבית חולים. אתם רוצים שהוא ייקח את ה-MRI במור. ולכן, זאת הבעיה. מור תעשה דבר נפלא, ממש יפה, בפריפריה, בכל המקומות. תיסע, אין בעיה. אבל אי אפשר לעשות את זה איפה שיש בית חולים, לעשות מור. רגע, אז רק שאלה. איך הם קיבלו את הרישיונות שלהם?

איפה שתיתנו לי רישיון - שם זה יהיה. לא הבנתי. עוד פעם: איפה שתתנו לנו רישיון - שם הניידת תהיה. הניידת מגיעה לכרמיאל, היא מגיעה לקרית שמונה. היא מגיעה לאור עקיבא, היא מגיעה לבאר שבע. אתה יודע באיזו תדירות מגיעה לכרמיאל? אני תושבת כרמיאל. אני יכולה להגיד לך שזה פעם ב-30 ימים, ויש תור. ולפעמים אנשים מפספסים את התור בחודש, מחכים עוד חודש ועוד חודש. גברתי, תודה. את עוזרת לי מאוד. אני חוזר ואומר עוד פעם: אורך התור בכרמיאל הוא 61 יום. אם אנחנו נקבל רישיון לכרמיאל, תהיה ניידת מלאה בכרמיאל.

מה הרשיונות שיש לכם היום? או שאין לכם רשיונות בכלל? הרישיון של משרד הבריאות הוא פר ניידת, פר יום ופר אתר. זאת אומרת: אני יכול להיות בכרמיאל כך וכך ימים עם ניידת שמספרה כך וכך. ככל שאני אקבל יותר רישיון ויותר היתר, אנחנו ניתן יותר ימים, זה מאוד ברור. אני לא יכול לקנות ניידת. אני לא יכול להכניס ניידת לארץ אם משרד הבריאות לא נותן את זה. אבל חשוב לי מאוד שבדיון הזה לא יהיה מצב שהוועדה תחלק רשיונות, והם יהיו על חשבון מכשירים קיימים. אני מזכיר עוד נקודה: כוח האדם להפעיל ניידת. אנחנו מפעילים את הניידות שלנו 24 שעות, 364 ימים בשנה, ובשביל זה צריך צוותים של רנטגנאים. יש לנו אותם. הניידות עובדות ככה. להשבית ניידת קיימת - זו טעות, וזה יאריך את התור עוד יותר במדינת ישראל. כן, חבר הכנסת ליצמן. אני אומר שוב, אני פעם ניסיתי לטפל בזה. צריך לעשות סדר עם כל MRI. בנהריה למשל, אתה נוסע? כן.

אז היום לא. אצלי הוא עוד נסע. במקומות שיש בתי חולים, מור לא צריך להופיע. מור צריך להופיע במקומות שאין בתי חולים.

בסדר, אבל הוא מסכים איתך. הוא מסכים איתך, והוא אומר - אני רוצה שתתנו לי איפה אין, ואיפה אני יכול להופיע.

חד משמעית. כל מקום שיגידו לנו. בדימונה יש בעיה, בדרום יש בעיה. אנחנו מוכרים במקומות האלו. אני לא יכול לשים שם ניידת. דרך אגב, בית שמש, מודיעין - ערים גדולות. בית שמש אמורה להיות עיר גדולה. יש דרישה מראשת העיר להציב שם ניידת, ואני לא יכול. נכון. בבית שמש יש דרישה גם מכללית וגם מראשת העיר. מהמחוז בכללית. אנחנו מקבלים את המכתבים האלה. מי יכול להאיר את עינינו למה זה ככה? צריך לבטל את ההגבלה של MRI. צריך לבטל, להגיד - רבותיי, איזה בית חולים, כמה שאתם רוצים. אוקי. בסדר גמור. תודה לאלי. יש איתנו עוד מישהו על הזום שרצה לדבר ולא נתנו לו? אני עוד לא דיברתי. שלום לחברי הוועדה, מיכאל מנקין, יזם בתחום ההדמיה הרפואית. יש לי ניסיון של 20 שנה ומעלה בתפעול של מערכות MRI בארץ ובחו"ל.

חבר הכנסת ליצמן, בישראל לפי ספירה שלי יש 54 מכשירים פועלים נכון להיום. יש קומבינות. נכון. מצבנו ביחס למדינות ה-OECD, אתם כולכם יודעים, הוא גרוע, למרות הרפורמה של חבר הכנסת ליצמן שמצבנו השתפר. אנחנו עדיין במקום מאוד נמוך. לשם השוואה: באיטליה יש 1,600 מכשירי MRI פועלים.

בעולם אנחנו יודעים שיש מלא, גם בקהילה. מה אתה רוצה להגיד?

אז אני מציע פיתרון. הפיתרון הוא מאוד פשוט, והוא פיתרון שמיושם במדינות רבות בעולם בוארץ הוא לא פועל בכלל. הפיתרון הזה הוא מכשיר MRI ייעודי לגפיים. זה מכשיר שהוא זול, המחיר שלו הוא 20% ממכשיר MRI רגיל, התפעול שלו 20% מתפעול של מכשיר MRI רגיל. איכות התמונה דומה לאיכות תמונה של מכשיר MRI רגיל. נמצא איתנו בזום גם ד"ר אייל מורג, לשעבר מנהל מחלקת הדימות באסותא אשדוד והוא יכול להעיד על זה, כי הוא ראה הרבה תמונות. הבאתי איתי תמונה. זה מכשיר קטנצ'יק, בגודל של מקרר. עוד הפעם,

אני בטוחה שיש הרבה חברות פרטיות שמעוניינות להכניס מכשירים לארץ.

מה שאנחנו מבקשים זה פטור מרישיון עבור המכשיר הזה, מסיבה מאוד פשוטה.

בתי החולים מבקשים פטור עבור רישיון, הקהילה מבקשת, קופות החולים. אז אני מבינה שגם אתה. אני מבין, אבל אני אסביר לכם גם למה. המכשיר הזה תופס רישיון של מכשיר MRI קונבנציואלי.

אז אם צריך, אולי קופות החולים או בתי החולים יכולים להביא אותו. אנחנו טוענים שזו טכנולוגיה אחרת לחלוטין. למה לנו להגיד לבית חולים או לקופת חולים איזה

אתם לא, אבל לחברה פרטית כן. לא, אני אסביר לכם למה. מחיר בדיקת MRI היום הוא 2,200-2,000 שקל בממוצע. לא, בדיקה גם עולה 1,200 ו-1,400.

נכון, אבל אני בדקתי במחירון. כמה עולה באמריקה MRI?

במחירון משרד הבריאות. נכון, יקר. אתם צודקים. בוא תעשה לנו סדר. אתה מעוניין לקחת את המכשירים האלה,

להכניס אותם לארץ, למכור אותם לבתי החולים וקופות החולים? לא, לא. אני מעוניין שכל היצרנים, המתחרים שלי גם, יקבלו פטור מרישיון. וכל אחד יפעיל באופן פיראטי מכשירים איפה שהוא רוצה?

חס וחלילה . על ידי אילו רופאים? קהילה? רדיולוגים או אורתופדים. זה לא פיתרון שאני ממציא, זה פיתרון שהוא מקובל ונפוץ באיטליה ובגרמניה,

אבל יש לי שאלה: אם לקופת חולים מאוחדת היום - הנה, יושב כאן הנציג - אין לו בתוך המרפאות שלו ובתוך המרכזים הרפואיים שלו. שיש לו שם רדיולוגים, יש לו שם אנשים, כללית כנ"ל. אין להם את האפשרות הזאת. אז למה שהיום חברה פרטית תיקח את זה? לא, לא, אני ממש לא מדבר על חברה פרטית. אני מדבר על זה שבתי חולים ומרכזים רפואיים ומרפאות אורתופדיות יקנו - על דעת עצמם, יפרסמו בהליך של מכרז או איך שהם רוצים, בקשה להצעות מחיר למכשיר MRI לגפיים. זה משהו שמקובל בכל העולם במרפאות אורתופדיות - - - יש נציג משרד האוצר? יקנו ממספר יצרנים ויפעילו. זה יעלה את הקיבולת מיידית, של כל מכשירי ה-MRI בישראל ב-20%. 60 אלף אנשים בשנה במדינת ישראל עושים בדיקות MRI לגפיים. לברך, לכף יד, למרפק. אם 60 אלף האנשים האלה יעשו בדיקות במכשיר הזה, במחיר שהוא 400 שקל, 300 שקל, יתפנו מיידית 60 אלף מקומות לאנשים עם גידול בראש, עם סרטן בשדיים, עם בעיות בערמונית שיוכלו אחר כך לנתח אותם בדה וינצ'י. כמה חברות קיימות היום שיכולות להביא מכשיר כזה? חמש-שש. אני מייצג את חברת Esaote שהיא יצרן איטלקי במקרה. יש את סמסונג, ג'נרל אלקטריק, שני מתחרים סיניים. אני פשוט היחיד שבאתי לוועדה. אז משרד האוצר, אני לא חושבת שנמצאים איתנו עדיין. זה פיתרון שקיים בכל העולם. בכל העולם הפיתרון הזה קיים. מתוך 1,600 מכשירי MRI באיטליה, 600 הם מכשירים כאלה. שתבינו: אם יהיו לנו מכשירים כאלה אנחנו גם נתקדם גבוה מאוד בין מדינות ה-OECD. גאיה, מה את אומרת? מכשירים לכף יד, כף רגל. מכשירים קטנים, שייקחו את כל הפניות של ה-MRI הקטנים, הלא מסובכים, ויפנו את ה-MRI הגדולים.

ולקלאוסטרופובים, ולתשושי נפש, ולילדים שקשה להם לשכב ב-MRI. זה יפתור בעיות בפריפריה. זה ממש מכשיר שקל להתקין.

גאיה, מה את אומרת? אנחנו כמובן נבחן את זה מול משרד הבריאות. זו סוגיה שצריך לבחון בדיוק מה העלויות שלה. ככלל, תוספות מכשירים לרוב הן תוספת הוצאה יותר משהן מבטאות התייעלות. לא, זה יחסוך לכם כסף. זה מה שאתם לא מבינים. במסגרת התעדופים ומגבלות התקציב אנחנו נבחן אם יש אפשרות לקחת את זה בחשבון. אבל משרד האוצר בין כך, וגם משרד הבריאות, מקפיד על התקציב. לכל בית חולים יש תקציב. הוא לא יכול לעבור על התקציב. לא יכול להיות בגירעון. אז מה אכפת למשרד האוצר אם ניתן לכל בית חולים לרכוש מה שהוא רוצה? מה שמתאים לו לתקציב שלו - שיקנה. כאמור, העלויות הן בצד הקהילה, והתשלומים שהקופות משלמות עבור אותם טיפולים שמתייקרים. לכן אנחנו רואים את זה בהוצאות קופות החולים ולאו דווקא ברכש הראשוני של המכשיר על ידי בית החולים. יש לו תקציב. אז הוא יודע שהוא לא יכול לעבור את התקציב.

לא, אבל היא אומרת שאז העלויות יהיו על קופות החולים.

כשנותנים בדיקה אז בסוף, את יודעת. היום אנחנו מתנהלים לא באופן פרטי. יש טופסי 17, בהחלט. עצם העובדה שאנשים מחכים ארבעה חודשים,

אם הם יחכו חודש או חודשיים, עדיין הם ילכו לבדיקה.

אני מאמינה שאף תור ל-MRI לא עובר אישור של רופא מחוזי, וכל אחד שבודק בארבע עיניים את אותו אישור ל-MRI או ל-CT. תקני אותי אם אני טועה. נכון, ולכן הדברים צריכים להילקח בחשבון כשמאשרים תוספות והגדלות מכשירים בתקנות. בסופו של דבר תקציב קופות החולים, תקציב הקהילה, הוא מוגבל ותשלומים על שימוש במכשירים שקופות החולים יעבירו לבתי חולים - הם יהיו על חשבון תשלומים אחרים. אבל זה משפר את הרפואה.

למה את אומרת ככה? מה זה משנה את הכסף? זה משפר, ברור שבן אדם שצריך בדיקה ומקבל - זה משפר את הרפואה. אם בן אדם צריך לקבל MRI, אם הוא יקבל אותו היום או אם הוא יקבל אותו בעוד ארבעה חודשים - הוא יקבל אותו בכל אופן. קופת החולים תוציא את הכסף על ה-MRI הזה. הדבר היחיד שיכול לקרות: ראשית , בן-האדם המתין הרבה זמן.

יכול להיות שהנזק הרפואי רק החמיר עם הזמן הזה.

אתם בתור אגף תקציבים - אולי כדאי שנצא לבדיקה, על ידי הממ"מ גם. של אנשים שיכלו לעשות בדיקה היום, לעומת אנשים שנדחה להם ה-MRI בארבעה חודשים, והאם הייתה הרעה במצב וכמה זה עלה בסוף למערכת הבריאות בישראל. אם היינו מגיעים לכדי אבחון מוקדם יותר. נבדוק את זה, האם קיימות עבודות כאלה בעולם. גם רציתי לבקש לבדוק מתי בפעם האחרונה עודכן המחיר: כמה עולה בדיקת MRI. אם לפני 15-10 שנה, הייתה עלות מסוימת, עכשיו כשיש הרבה יותר מכשירים יכול להיות שהגיע הזמן לעדכן את המחירון של משרד הבריאות לביצוע הבדיקה. ואז זה יעלה פחות לקופות החולים והבדיקות יהיו יותר נגישות לצרכן. מה את אומרת, גאיה? זו שאלה לנריה פה, אני רואה שעלתה. תחום תמחור במשרד הבריאות. אוקי, תחום תמחור, משרד הבריאות. בסדר, אתם עובדים ביחד על הדבר הזה. בסוף אתם צריכים להביא לנו תקנות של מכשירים. אל תתני לה להתחמק. אני חייבת לומר שהוועדה לא תעשה לכם את החיים קלים. אני מתנצלת. לא בפעם הזאת, לא בתורנות שלנו. אנחנו נקבל פה תקנות של מכשירים באופן מספק לאזרחי מדינת ישראל, אחרי שהם לא העבירו הרבה זמן. אנחנו רוצים לראות על מה אתם מבטלים ממנו את המכסות בכלל, מה אתם לא מבטלים.

ממה שקיבלתי באופן כללי - קיבלתי קצת משהו עלום ולא מספק. ממה ששמעתי. אז כדאי שאם אתם מתכננים להביא את זה בפני הוועדה, שזה יהיה עם בשר. אני לא חושבת שיש אף חבר כנסת שיוכל להרים את ידו על משהו שהוא לא מספק. אנחנו פה באמת דורשים, אנחנו גם נרצה את התקנון לנפש. אנחנו יושבים ביחד עם משרד הבריאות. אנחנו לא סתם מקיימים דיון על תקנון של מכשירים עוד לפני שהבאתם לנו את התקנות. לנו זה חשוב, אנחנו עושים את זה כדי להרים לכם דגל אדום, וכדי להגיד לכם שאנחנו פה, בכלים שיש באפשרותנו - ואתם לא תצליחו להעביר את התקנות האלה אם לא יהיה לכם את אישור ועדת הבריאות של הכנסת. ואנחנו לא נרצה לעכב לכם את זה, אבל אם אנחנו נעכב את זה, זה בגלל שאזרחי מדינת ישראל ידעו שאנחנו דואגים להם. אנחנו באמת נדאג לאזרחי מדינת ישראל. אז כדי שכשאתם תביאו את התקנות האלה נוכל להעביר אותן באהבה, בשמחה ובשיתוף פעולה. אני קוראת מכאן למשרד האוצר, למשרד הבריאות - שאני בטח יודעת את עמדתו שם, כי משרד ירצה לנסות להקל פה. אני לא אומרת שאתם לא, לא חרצתי גורלות ולא אמרתי שום דבר. אני אומרת: לקראת הבאת התקנות האלה, אנחנו רוצים בבקשה שתקחו את כל הסל הזה שאתם שומעים פה בחשבון, ותעבירו לנו בבקשה תקנות שהן ראויות, מספקות לאזרחי מדינת ישראל, כולל לקיחת הפרמטרים שכבר דיברנו עליהם בוועדות הקודמות, ובהתחשבנות בין בתי החולים לקופות החולים בחשבון. פריפריה, פר נפש, מה קיים היום ומה לא קיים היום. מי נמצא היום גם ללא רישיון בשוק ומה אתם מתכוונים לעשות איתם. ועוד ועוד. בסדר? אני מבקש בכל זאת התייחסות לגבי מכשיר MRI ייעודי לגפיים.

אז שאלנו, ואין לה כרגע מה להגיד, אז אנחנו נבדוק את זה. אם אפשר, אדוני, אני רוצה להסביר דבר אחד. אי אפשר לבוא להגיד לבית חולים מסוים או לקופת חולים מסוימת - חייב לקנות בדיוק את זה.

מה שנוח לו, מה שטוב לו. עוד הפעם: יש תקצוב מסוים, ואם יחליטו מלמעלה לתקצב באקסטרה כדי לאפשר את הדבר הזה - ברגע שנותנים תקצוב שהוא מסוים, ואומרים שזה התקציב לבית החולים, או שבית החולים מצליח להשיג עוד הפעם תקציב מסוים. אתה מדבר איתנו כרגע על פתיחת השוק ברמה הזאת. לא, כנראה לא הסברתי את עצמי טוב. זה כלי אבחנתי נוסף. כמו שלפני 30 שנה לגינקולוגים לא היו מכשירי אולטרסאונד במרפאות שלהם. כן, וגם היום יש אולטרסאונד כף יד, זה נכון.

היום לכל גינקולוג, אפילו לכל זוג שנמצא במעקב של היריון שאפשר לעשות בבית. מכבי עשו פיילוט עכשיו על אולטרסאונד כף יד לרופאי משפחה. הולך יפה. המכשיר שאני מדבר עליו זה כלי אבחנתי לאורתופד. זה פחות מכשיר לבית חולים. בבית חולים זה מכשיר גיבוי, או משהו כזה, או מכשיר אצל האורתופדים.

כרגע יש הגבלה, וכרגע אתם לא נמצאים שם בתוך התקנות. זה מה שאנחנו אומרים. כרגע יש הגבלה של תקנות של מכשור רפואי, ואנחנו לא נמצאים שם כרגע. צריך לבטל. אתה מסכים איתנו שצריך לבטל. אתה מסכים איתנו שצריך לבטל את ההגבלה המסוימת על תקנות. ואז אפשר לעשות מה שרוצים. תודה רבה. בזאת אנחנו נועלים את הישיבה ואנחנו נמשיך ונעקוב. תודה לכל מי שהשתתף, תודה לגב' ענת כהן שמואלי,

ותודה לענת היועצת המשפטית היקרה שלנו. ביקשתי בשבוע שעבר אצל מ"מ יושבת הראש דיון מעקב. טיפול נמרץ, זה היה לפני יומיים. ביקשתי מעקב. ביקשתי שבוע ימים, לא יותר. אנחנו לא נצליח להביא את זה בשבוע ימים. אתה יודע מה יש לנו בשבוע ימים פה שאנחנו עוד לא מצליחים להתארגן עליו? אבל אנחנו נביא את זה בקרוב למעקב, ונוודא.

ברגע שיידעו שהם צריכים לתת מעקב על המקום.

זה תמיד. תודה רבה שהשתתפתם. הישיבה

13:14.